תודה שאתם מצטרפים אלינו הבוקר. זה יכול להיות דיון מסכם של הוועדה. רק לעדכן את מי שלא בדיוק הבין, הכנסת התפזרה אבל הוועדות טרם פוזרו כך שאנחנו במעמד ביניים. כמו דברים אחרים, גם זה לא קרה בעבר ולכן אנחנו מצליחים לקיים דיון כנראה מסכם ובחרתי להתמקד בתחום ההתמודדות עם נזקי העישון. נעשתה כברת דרך משמעותית וחשוב גם להזכיר את כברת הדרך, גם מה שלא קודם וגם לראות מה ניתן לעשות כבר עכשיו בתקווה שכאשר אנחנו יוצאים למערכת של חוסר ודאות, נוכל לפחות למקסם את הצעדים ואת הדברים שנחשפו כאן עד כה. אני מודה לכולם על שיתוף הפעולה בתקופת עבודתה של הוועדה. באמת זכיתי לפגוש נשים ואנשים ראויים כל כך, מחויבים כל כך וללמוד מכם מי שמלווים את הוועדה והוועדה מלווה אותם, אבל יש כאן באמת עבודה משותפת לאורך שנים. אני מרגישה שזכיתי להכיר אתכם, לעבוד אתכם, להיחשף לנושאים הללו שפותחים את הפריזמה הגדולה לעולם הזה שיש בו עוד כל כך הרבה עבודה שאני מחויבת להמשיך בה, בין כיושבת ראש הוועדה ובין אם ממקום אחר בתקווה שאהיה גם בכנסת הבאה. עתה נעסוק בסיכום של הנושא הזה. כפי שאתם יודעים יש גם חוקים שאני בעצמי הגשתי, ארבעה במספר, וחוקים נוספים שטרם הוגשו או שנמצאים בתהליך עם הייעוץ המשפטי. אני רוצה שכן נתמקד היום במה שניתן לעשות דווקא עכשיו וכבר עכשיו, בתקופת הקורונה, ללא חקיקה. אני אסקור בקצרה אבל אני אשמח אם כל הגורמים שנמצאים כאן, גם נציגי המשרדים השונים, יוכלו להתייחס לנושאים דרך הכוונה הזאת של מה אנחנו עושים בעת החירום הזאת אל מול העובדה שחקיקה לא תהיה הדרך. לאורך זמן כן נוכל לקדם אבל לא כרגע. הדיונים שהתקיימו עד כה בוועדה, כפי שמי שנמצאים כאן גם יודעים, המיקוד בנושא נזקי ומניעת העישון, עוד לא הספקנו לעמוד על כולם אבל היה בדגש על בני נוער ובין היתר בהבנה שהם בבואה למשבר החברתי, בריאותי וכלכלי שחווה החברה הישראלית וגם כיוון שם יש לנו דגש מאוד חשוב לאחריות יתרה בתקופה הזאת כשהם היו ללא מסגרות פורמליות ובלתי פורמליות, בתקופה הזאת שאנחנו יודעים שהתמכרויות דווקא מתרחשות בגילים הללו, בתקופה הזאת שביתר שאת תחושת החירום שאני חשתי בהשתתפותם בוועדה להאיר את הזרקור עליהם. דיברנו על ההתמודדות עם סכנות העישון בתקופת הקורונה ועל הגנה על בני נוער וילדים מנזקי עישון בתקופת הקורונה. אנחנו יודעים שהמעשנים נמצאים בבתיהם יחד עם ילדיהם וגם ברכביהם, וגם על כך נדבר, ויש עלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער וצעירים, עלייה בעישון נרגילות בתקופת הקורונה ולכך כמובן נלוותה הסכנה הנוספת להידבקות בקורונה מעבר לסכנה שנלווית לעישון באופן כללי, מכירת מוצרי טבק ועישון לקטינים ובנושא שפתחנו אותו, הרשתות החברתיות כסביבה לחשיפה והשפעה על בני נוער בכלל ובמגפת הקורונה בפרט, נושא ענק ועצום שבאמת רק הצלחנו להתחיל לגרד את ההתחלה של ההבנה, שלצד המשבר העצום הזה יש הזדמנויות, אני הייתי אומרת היסטוריות שדורשות מאתנו אחריות יתרה, עם שאר חברי הוועדה, לזהות ולמצות את ההזדמנויות הללו. בכל אחד מהדיונים, כפי שתיארתי אותם ובעוד רבים אחרים שלא עסקו בהכרח ישירות בעישון סיגריות, קילפנו עוד שכבה וגילינו את הפערים העצומים, את הנתונים כאשר הם קיימים ולא תמיד הם קיימים. מרביתם ככולם נעשו בהשתתפות של בני הנוער ובנות הנוער שלנו שיודעים היטב, יותר מכולנו, וחייבים להמשיך ולזכור לכלול אותם בכל התהליך הזה שאנחנו מייצרים כאן, גם בוועדה וגם מעבר לה, בעבודה של הגורמים השונים, של המשרדים שעוסקים בכך, מה הם האתגרים והפערים אתם הם מתמודדים. כאמור, בדיון היום נעסוק גם בסיכום אבל גם אני מבקשת בדברים הדחופים והמיידיים שניתן לעשות כדי להתמודד עם ההשלכות של נזקי העישון ביתר שאת בתקופה הזאת, כך שאני אבקש גם מגורמים שמגיבים לא לומר לי שבגלל שאנחנו בתקופת קורונה לא הגענו לזה,

אני מבקשת שנמצה וננצל את ההזדמנויות הללו ונבצע ונממש את אחריותנו. לשם כך אנחנו נתמקד באיסור מכירת הטבק לקטינים, סוגיה שעדיין לא נפתרה ויש בה פער עצום בין החוק למציאות בה החוק איננו נאכף, סוגיה שיושבת לפי מיטב הבנתי, ובבקשה, תקנו אותי אם אני טועה, בין משרד הבריאות, למשטרה ולרשויות המקומיות. נושא המיסוי של הסיגריות האלקטרוניות ועוד נושא חשוב שאני כן רוצה להעלות אותו גם היום, הנושא של העישון ברכבים. רק לאחרונה התוודענו, תמיד דרך המקרים הטרגיים, למקרה טרגי של אב ובנו כתוצאה מפגיעת משאית שלנהג שלה נפלה הסיגריה מידו. אנחנו יודעים שכאן מדובר ביישום ואכיפה שחסרה לנו. אני לא אציג יותר מדי נתונים כי אתם יכולים להציג לי את הנתונים. אני רק רוצה להזכיר לנו את הנתונים בנוגע לנושא של הסיגריות האלקטרוניות, הנתונים שהציג כאן פרופסור חגי לוין, על נקודות המכירה בקרבת בתי הספר, כאשר ברדיוס של 1,000 מטרים מבתי הספר נמצאו בממוצע 8.7 נקודות מכירה של סיגריות כאלו. המחקרים מוכיחים שהחשיפה לניקוטין בגיל ההתבגרות יכולה להשפיע ישירות על מבנה המוח לטווח הארוך וגם להעלות את הסיכון להתמכרויות גם לניקוטין וגם להתמכרויות אחרות. אנחנו יודעים שהסיכוי להתמכרות מתחת לגיל 25 אבסולוטית גבוה יותר. אנחנו ערים בתקופה הזאת ביתר שאת לכך שהחשיפה של ילדים ובני נוער לעישון בעיקר על ידי בני משפחותיהם גורמת לא רק לנרמול של תופעת העישון אלא לסיכון, כמובן גם להתנסות וכולי אבל גם לסכנה הממשית לבריאותם על כל ההשלכות לכך אל מול הנתונים לפיהם 8,000 בני אדם במדינת ישראל מתים בשנה מניקוטין, מעישון סיגריות על כל סוגיהן. אני נמנעת מלמסור את הנתונים. אתם מכירים אותם הרבה יותר טוב ממני. אתם גם הנגשתם לי רבים מהם. אם יש עוד נתונים שבמיוחד חשוב למי מהגורמים להציג, בבקשה. אני רוצה לפנות אליכם, למשתתפים בוועדה היום, ואני רוצה להתחיל ממשרד הבריאות, עם דוקטור אפרת אפללו ואני אבקש להכווין את משרד הבריאות ולנות לנו מה משרד הבריאות מתכוון לעשות דווקא בתקופה הזאת כאשר אין אכיפה על חוק איסור פרסום לבני נוער ובני הנוער ממשיכים לרכוש את המוצרים למרות איסור המכירה לקטינים. בהמשך לשאילתה שהגשתי וחוץ מהסכמה שהיא מאוד חשובה קיבלתי תשובה בלתי מספקת בנושא הסיגריות האלקטרוניות ואני מבקשת לדעת משרד הבריאות וממשרד האוצר מה לוחות הזמנים לסיום העבודה המקצועית לקראת חתימה שאני מבינה שכל מה שנותר זה לחתום על צו המיסוי על הסיגריות הללו. אנחנו מבינים שהשוק הוא לא רק פרוץ אלא מי שמשתמשים בפרצה הזאת לרעה, ממשיכים לעשות זאת. שלום. זאת דוקטור תמר ברמן משרד הבריאות. אני לא חושבת שאפרת משתתפת עכשיו בדיון.

תדעי לתת את התשובות? לא. אני לא עוסקת בנושאים שאת העלית. אני אבקש מאפרת ואנחנו נגיב בכתב לנושאים האלה. אני חייבת לומר שאני מאוד מאוכזבת. אני לא מאוכזבת ממך אבל אני מאוד מאוכזבת כי הבהרנו למשרד הבריאות מה נושא הדיון ומה השאלות הספציפיות. אני לא יודעת מי מכם מוסמך אבל זה נושא הדיון. אני אשמח לשמוע מה שיש לך לומר בנושא הדיון הזה. אני מאוד מאוכזבת שאפרת לא כאן. היא הייתה אמורה להשתתף. אני רוצה לספר מה שאנחנו כן עושים בתקופה האחרונה. אנחנו עוסקים הרבה בנושא של חשיפה של ילדים לעישון של בני המשפחות. אנחנו עשינו השנה מחקר ופנינו בשאלון להורים אבל גם לקחנו דוגמאות שתן מילדים כדי למדוד באופן כמותי את מידת החשיפה שלהם לעישון. אני רוצה להדגיש שזה מחקר שלדעתי הוא מאוד חשוב כי אנחנו השתמשנו בכלי שעד עכשיו לא היה בישראל והיום יש אותו כאשר אפשר לקחת דוגמאות ביולוגיות מאנשים וללמוד כמה הם חשופים לעישון סביבתי. הממצא העיקרי של המחקר, אנחנו עדיין עוסקים במחקר הזה ויש לנו תוצאות ראשוניות, הוא שכ-40 אחוזים מהילדים על בסיס דגימת השתן חשופים לעישון סביבתי. על בסיס השאלון של ההורים, כשליש מההורים מודעים לזה. הם עונים בשאלון שהילד חשוף לעישון סביבתי. לדעתי אלה ממצאים מאוד מאוד חמורים. אני רוצה להדגיש שאנחנו רואים בצורה מאוד ברורה את ההשפעה של מספר המעשנים בבית על החשיפה של הילדים. אנחנו רואים שהורים שמדווחים שמעשנים במרפסת או בחצר, החשיפה הרבה יותר גבוהה לעומת הורים שאומרים שהם מעשנים אבל לא בבית. אנחנו רואים שהיכן שההורים מעשנים, גם משפיע על החשיפה של הילדים. אני רוצה להדגיש עוד דבר. אנחנו במשרד הבריאות עוסקים הרבה שנים בנושא של חשיפה לעופרת. אנחנו עוסקים בזה במי שתייה, בצבע, בתכשיטים, בצעצועים והנה במחקר הזה אנחנו ראינו שעישון של הורים, של בני משפחה, מהווה מקור משמעותי של ילדים לחשיפה לעופרת. עופרת היא מתכת רעילה מאוד ומשפיעה על התפתחות המוח וכאן אנחנו רואים שילדים שיותר חשופים לעישון של ההורים,

מבחינתנו הדגש הוא התערבות כדי שההורים לא יחשפו את הילדים לעישון סביבתי. המחקר הוא מאוד מאוד חשוב ואני האחרונה שאומר שאיסוף הנתונים זה לא חשוב והנה אנחנו ערים לעוד דבר שצריך לוודא שאנחנו עושים אותו. השאלות שלנו היו מאוד ספציפיות לגבי מה משרד הבריאות יודע ויכול לעשות כבר עכשיו לגבי מה שאנחנו כבר יודעים. את מוסיפה לנו עוד נדבך מאוד חשוב שבעזרת השם גם אני אזכה להמשיך לדון בו ואולי אפילו בוועדה הזאת אבל אני חייבת להביע את אכזבתי דרכך למשרד הבריאות. נושא הדיון היום הוא לא היה המחקר הזה החשוב מאוד שמאשש לנו את מה שכבר חששנו ממנו ומה שעכשיו אנחנו יודעים גם לגבי הנתונים בנוגע לעופרת. אני מדברת בשם הוועדה לכשתקום מחדש, היא תרצה לראות את הנתונים הללו ולהבין מה משרד הבריאות עושה. אבל הנה הגענו לדיון שבו אנחנו ביקשנו לדעת מה משרד הבריאות עושה לגבי מה שהוא צריך לעשות וזה מימוש ויישום של תקנות קיימות ואני לא מצליחה לקבל תשובה. זה לא אישי אלא את כאן ולכן אני פונה אליך. אני מאוד מתוסכלת בגלל זה. אני אנסה במהלך הדיון לקבל את התשובות מאפרת ולדווח כאן. אני רוצה לומר משפט אחרון. הדבר האחרון שאני כן רוצה לומר הוא שאנחנו השנה, גם בטיפות חלב, גם בפניות להורים, לזוגות בהיריון, אנחנו מעבירים מידע על הנזק של חשיפת ילדים לעישון. אנחנו כן מיישמים את המידע שנאסף במחקר הזה, לנסות להעלות את המודעות של הורים על הנזקים של העישון שלהם על התפתחות הילדים שלהם.

אני מבקשת, אם תוכלי לוודא שאפרת כן תעלה ל-זום. אמרו לוועדה שהיא תהיה כאן כיד להציג את התשובות הללו. יש כאן עוד גורמים אותם אשמח לשמוע ואני מניחה שהם יחדדו את השאלות הספציפיות שרצינו לדון בהן ולא רק כלפי עתיד ומחקרים חשובים שאני לא מזלזלת בהם שמחייבים אותנו בסופו של דבר לפעולה. התכנסנו למעין דיון סיכום כדי לעסוק בפעולה שכבר ניתן לעשות כבר עתה, פעולה שאיננה דורשת חקיקה נוספת ובעצם דורשת רק יישום של תקנות. אני מאוד אודה לך אם תוכלי להעביר את הדחיפות לאפרת כדי שהיא תעלה ל-זום ותוכל לתת לנו תשובות. פרופסור חגי לוין,

ההסתדרות הרפואית בישראל, אם יש לך מה להוסיף, לחדד ולהנגיש לנו את הדברים שניתן לעשות כבר עתה וגם כמובן לאור הדברים שאלו, לטווח רחוק יותר. תודה לך יושבת ראש הוועדה. אין ספק שניסית בכנסת ה-23 לקדם את הנושאים הללו כמיטב יכולתך ולפחות הם עלו לשיח הציבורי. אני יכול לספר שליוויתי את אבא שלי לקבלת החיסון ובכניסה לתחנת החיסון עמד אדם ועישן, לא היה שם שילוט ויכולת האכיפה הייתה מוגבלת. אני חושב שכן יש מקום ואפשר כבר עכשיו לפנות לשלטון המקומי ולבקש לחדד גם סביב תחנות החיסון שבוודאי צריך להקפיד על החוק בהן. לפעמים הן במקומות זמניים ולא במרפאות רגילות אבל החוק שמחייב את אותו רדיוס צריך לחול גם עליהן. אני חושב שחשוב לדאוג גם לשילוט וגם לאכיפה מיידית בתחנות החיסונים כי לא יתכן שאנשים שבאים להגן על בריאותם, בריאותם נפגעת. זאת פעולה שאפשר לעשות מיידית וכל הסמכויות קיימות לאכיפה בנושא הזה וגם בכלל במרחב הציבורי צריך להמשיך באכיפה הנדרשת. אני חושב שאם אני מסתכל על הפעילות של הוועדה, כן צריך לקרוא לכך שהוועדה תהיה ועדה קבועה ולא ועדה מיוחדת. יש מכתב ששלחנו

קואליציה רחבה של ארגונים, לשר המשפטים וגם אליך, לגבי הצורך שאיסור ההצגה של מוצרי טבק יוגדר גם כעבירה מינהלית. לצערי, אנחנו גם רואים את זה בנתונים, יש התרופפות באותו שינוי שהיה של איסור ההצגה עם כניסת החוק לתוקף. בתקופת הקורונה נראה שיש התרופפות ואנחנו רואים איך יותר ויותר בתי עסק מרשים לעצמם שלא לכסות את מוצרי הטבק ועל ידי כך חושפים ילדים ובני נוער למוצרים הללו שאנחנו יודעים עד כמה הם מזיקים ואנחנו לא ממקסמים, לא מנצלים ולא מיישמים את החוק. לצערי זאת תופעה שאנחנו רואים שוב ושוב, כיצד יש למעשה חוסר רצינות במאבק בנזקי העישון ובהתמודדות עם התופעה הזאת. ציינת את הנושא של עישון בכלי רכב, בקרבת ילדים, זה משהו שכבר עכשיו יכולה שרת התחבורה להבנתי באופן מיידי, להוסיף סעיף נוסף. כמו שצריך להיות עם שתי ידיים על ההגה ואסור להחזיק טלפון בזמן נהיגה, כך גם אסור יהיה להחזיק סיגריה. זה ממילא אסור על פי החוק אבל צריך לחדד את העניין הזה ולאכוף אותו. אני בהחלט מעריך את הפעילות שלך ושל הוועדה בתקופה האחרונה אבל אני חושב שבזמן שחברות הטבק לא קופאות על השמרים וממשיכות לנסות ולפרסם, ואנחנו רואים את המאמצים הללו, ובמיוחד להגיע לבני הנוער, המדינה די נרדמת בשמירה ולא מיישמת לא מקדמת את מה שהיא צריכה לעשות כדי להגן על בני הנוער ועל הציבור בישראל מפני נזקי העישון שממנו מתים 8,000 אנשים בישראל כל שנה.

אתה נתת את הסיכום שלי. אני אומר שחלק מהמלצותיי, לרבות ליושב ראש הכנסת הנוכחי בפנייה אליו, הוא להפוך את הוועדה הזאת לוועדה קבועה. לא יתכן שהוועדה הזאת תהיה חלק ממשא ומתן קואליציוני, לעתים תקום ולעתים לא תקים, כשאנחנו מבינים את חשיבות הנושאים בהם היא עוסקת, גם אל מול המשבר, גם אל מול המציאות, גם אל מול כל הנושאים שעלו כאן בוועדה, לרבות נושא הלגליזציה. צריך שיהיה מי שיפקח על כל הנושאים הללו ואולי חלק מהסממן של חוסר הרצינות או ההתרופפות או באמת הדיונים שאני מניחה שכל מי שנמצאים כאן היום כבר מתוסכלים מהם, כיוון שאני בוועדה רק חצי שנה אבל אתם בוועדה כבר שנים רבות ומשתתפים בדיוניה. אני חושבת שחלק מהסיבה לכך הוא שזאת איננה ועדה קבועה, שהיא איננה ממשיכה לעקוב אחרי הדברים והיא לא מובטחת, אפילו קיומה איננו מובטח והיא לא יכולה לעשות את עבודתה כיאות ולעסוק בפיקוח על הרשויות המבצעות שזה תפקידנו - לצד תפקידנו כמחוקקים - וכך נופלים דברים בין הכיסאות. זה אולי בין הדברים החשובים שצריך לומר במסקנות הוועדה על פעילותה. בנוסף, פנייה לשר המשפטים ולשרת התחבורה להפעיל את הסמכויות הקבועות. עבירה מינהלית. ההכרח לאכוף את מה שכבר קיים. כפי שאמרת, שתי ידיים על ההגה. אנחנו יודעים שאסור לנהוג עם טלפון ביד ואסור לאכול ואסור לשתות קפה, אבל מותר לעשן סיגריה. זה באמת איזשהו פער שהוא בלתי ניתן להבנה, אפילו תפיסה בסיסית של ההכרח בעקבות בהחלת החוק שמא נעשה זילות מהחוק ומהתקנות. אם יש פרצה ואנחנו ביודעין מאפשרים אותה, אנחנו שומטים את הקרקע מתחת לכל החוק או במקרה הזה התקנות או התפיסה שההיגיון המסדר מאחוריה גרם לאותן תקנות. אני בהחלט מקבלת את קריאתך וכך תעשה הועדה. כיושבת ראש הוועדה אני אוציא את המכתבים הללו יחד עם הפניות שלכם, אותן ברשותכם אצרף כסימוכין. אני רוצה באופן אישי להודות לך במובן הכי עמוק של המילה. כמי שנכנסה עם כל הכוונות והרצון לעומק ולהעמיק בנושאים הללו, לא יכולתי לעשות זאת בלי אנשים שמכירים ומנגישים את המידע בצורה המקצועית, היסודית ולחלוטין לא פוליטית מה שמאוד חשוב. זה אפשר לי לעבוד כאן גם עם חברי הוועדה האחרים מכלל המפלגות שלקחו ברצינות את עבודתם. אני חושבת שנחשפנו באמצעותך ובאמצעות הגורמים המקצועיים השונים שנמצאים כאן גם הבוקר וגם אחרים שאינם. אני מודה לך מאוד מאוד ואני מקווה שנמשיך לפעול יחד כדי לקדם את הנושאים החשובים הללו שבסופו של דבר נוגעים לכלל אזרחי מדינת ישראל ולמחויבות שלנו כאן בכנסת ובכלל. תודה, חגי. נמצא כאן ממשרד האוצר קובי בוזו. אני אשמח לשמוע גם את תגובתך לנושאים שעלו כאן. גם בנושא של הסיגריות האלקטרוניות. אני יודעת שנעשתה עבודה מקצועית, נעשית עבודה מקצועית וכל מה שבעצם דרוש זו חתימה על צו המיסוי לסיגריות האלקטרוניות. אם קובי נמצא כאן, אני אשמח לקבל תשובה ספציפית לשאלה הזאת וכמובן אם יש לך התייחסות לנושאים באופן כללי. בוקר טוב. דיווחתי בישיבת הוועדה הקודמת בה השתתפתי שאנחנו כן מנסים לגבש מודל לגבי הסיגריות האלקטרוניות. מה לוחות הזמנים? גם אז ביקשנו לדעת. לא משהו אמורפי. מה לוחות הזמנים שאפשר לצפות? זה לא כל כך סבוך. אנחנו התקדמנו. אני לא יכול להגיד בדיוק מתי אנחנו נביא את זה בפני מקבלי ההחלטות כי בוועדות שלנו, בגלל שהנושא מורכב, כן כינסנו את הוועדות שלנו לבחון את הנושא. מה מורכב בנושא? המורכבות של הנושא שלא מדובר במוצר שהוא טבק רגיל כמו טבק לגלגל אלא מדובר כאן בנוזל. אתה מבין כמוני שזאת בדיוק הפרצה - ואם אני יכולה לצטט את פרופסור חגי לוין, חברות לא בדיוק קופאות על השמרים בעודנו אנו קופאים על השמרים. אנחנו הרי מבינים שהנוזל הזה הוא מעקף שייצרו חברות הטבק כדי לא ליפול למסגרת התחיקה הקיימת והמיסוי הקיים ולכן אנחנו צריכים להיענות לאתגר ולזהות את המוצר כמשהו והוא מוצר ממכר. אני אומר עוד יותר מזה, הוא מוצר שמאפשר כניסה מאוד נעימה ונוחה ורכה שהרי גם אפשר לרכוש אותו בטעמים שונים. אנחנו מבינים שבסופו של דבר כל מה שקורה, ואגב, הם גם מבינים את זה היטב ולכן מוכרים לבני הנוער ברדיוס של בתי ספר תיכוניים שם נקודות המכירה ביותר. אנחנו מבינים את כל המציאות הזאת ואז אתה אומר לי שזה מורכב כיוון שבעצם הביאו לנו נוזל ולא מוצק? לא התכוונתי שזה מורכב במובן שלא ניתן למצוא פתרון אלא התכוונתי במובן שזה לוקח זמן.

כל שינוי שאנחנו עושים בצו תעריף המכס, לפני שאנחנו מביאים את זה לחתימת שר האוצר, אנחנו מעבירים את זה אצלנו בוועדות. אנחנו מנסים להגיע למודל הטוב ביותר שיאגד בתוכו גם שקיפות לגבי המיסוי, גם מניעת הברחות, אכיפה יותר טובה ולכן אמרתי שזה לוקח זמן. כן התקדמנו. כמה זמן? מתי זה יקרה?

אני לא קיבלתי תשובה מספקת לשאילתה שלי במליאה. אני מבקשת לדעת כמה זמן. אם אתה לא יודע לומר לי, אני מבקשת שתברר לי מה סד הזמנים, מה לוח הזמנים, כיוון שאני יודעת שמשרד הבריאות כבר המליץ וכבר הכיר. זה בעצם תקוע ביניכם ואני לא יודעת היכן. לצערי אפרת לא כאן כדי לענות לי. מה לוח הזמנים שאפשר לדווח לוועדה הזאת ככל שהיא תמשיך להתקיים ולוועדה שתיכנס בעזרת השם ותמשיך לפקח. מהו סד הזמנים שמתכוונים לעמוד בו? אני אשמח לתשובה. אם אתה לא יודע אותה, אני אשמח לקבל אותה בכתב. לצערי אני לא יכול לומר שאני יודע בדיוק מהו סד הזמנים. אני רק יכול לומר שמבחינתנו הגורמים המקצועיים ברשות, אנחנו כן ננסה להביא את גיבוש המודל למקבלי ההחלטות והם יצטרכו אחר כך להחליט אם לקבל או לשנות את המודל. בסופו של דבר זאת גם מדיניות של השר ולכן יכול להיות שהוא יקבל או לא יקבל. מבחינתנו אנחנו יכולים להגיד שאנחנו ננסה להביא את זה כמה שיותר מהר. אני חייבת לומר שהתשובה הזאת היא ממש בלתי מספקת. אני מאוד מאוד מבקשת ממך לייצג את הנושא הזה בצורה קצת יותר דחופה. השוק פרוץ. בני הנוער ממשיכים לרכוש מוצר. אנחנו מבינים שהוא מוצר ממכר כמו הסיגריות וביתר שאת כי הוא הרבה יותר נעים לצריכה. חברות הטבק זיהו זאת, הן מבינות שיש כאן פרצה ואנחנו מודעים להשלכות ויודעים ש-8,000 אנשים בשנה מתים במדינת ישראל מעישון, את כל זה אנחנו מבינים ואתה אומר לי שבעצם אין לנו תוכנית עבודה לגבי לוח הזמנים וכי אולי נקבל או לא נקבל. שר האוצר לא יכול להתעלם ממה שאומר לו משרד הבריאות וזה כל מה שאמרתי, מוצר מסוכן, מסכן את בני הנוער, אנחנו מכירים את הנתונים. אני מאוד מבקשת,

אולי אפילו עד לסיום הדיון בוועדה היום, אם תוכל לקבל איזשהו מושג. סגן השר עמד במליאה, הוא ניגש אלי בסופה של השאילתה שלו אך בשבוע שעבר ואמר לי שהוא תומך בי, שהוא תומך בשאילתה והוא מבין את הדחיפות. אני מבקשת לדעת מהו סד הזמנים שמדינת ישראל מתכוונת לטפל בנושא שהוא כל כך דחוף. אם תוכל להנגיש לי את זה עד סוף הדיון הזה,

אני אבקש תשובה בכתב לשאלה מהי תוכנית העבודה מבחינת סד הזמנים, ומתי זה צפוי. ואולי מה עומד בדרככם. אני לא מצליחה להבין ואולי תנגישו לוועדה מה מקשה על קבלת ההחלטה כדי שניתן יהיה לחתום על הצו הזה. אני אנסה לברר. אם לא, אני אגיש לך את זה בכתב במייל. תודה רבה. אני מודה לך מאוד. משרד המשפטים, דנה רוטשילד. אני לא יודעת אם למשרד המשפטים יש מה להוסיף בנושא הזה ואם יש איזשהו סיוע מכיוון משרד המשפטים. דיברנו כאן קודם על הנושא של העבירה המינהלית. אני אשמח לשמוע אם יש תובנות נוספות לגבי מה שריך לקרות, האם זו פנייה לשר המשפטים ומה יכול לקרות מתוך משרד המשפטים ללא חקיקה נוספת. שלום. בוקר טוב. הנושא הזה להבנתי נדון מספר פעמים בעבר בוועדה הזאת וגם בשלבי החקיקה. אני הייתי בחודשים האחרונים בחופשת לידה. אני כן אומר שאני לא בטוחה ומכירה פנייה. הצטרפתי באיחור לדיון ואני מבינה שדובר על איזושהי פנייה למשרד המשפטים. אני לא מכירה פנייה אחרונה אבל כן היו פניות בנושא בעבר לגבי האפשרות להפוך את העבירה לעבירה מינהלית. לפני שקובעים עבירה כעבירה מינהלית, נדרש שיהיה גוף אוכף של העבירה על מנת גם להסמיך אותו ולקבוע את הדברים. למעשה כאן הקושי הוא שאין גוף אוכף לעבירה הזאת, כפי שאני מבינה שכבר נדון כאן ואין צורך שאני אחזור על הדברים. לא ברור לי אם למשרד הבריאות יש פתרון. בהנחה שלא ראית את המכתב שהוא בהחלט מתייחס גם לנושא של הגוף האוכף הדרוש והסמכת פקחי הרשות המקומית לאכיפת עביר המינהלית, זה מה שמוצע שם,

בדומה לאחריות על אכיפת החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים שמוטלת על הפיקוח העירוני וקביעת העבירה כעבירה מינהלית ואכיפתה על ידי הפיקוח העירוני, תאפשר להעביר את הקנס לקופות הרשויות המקומיות ובכך גם יש כמובן תמריץ כלכלי לרשויות המקומיות. המכתב נותן את דעתו על כך. אני מבינה שלא ראית אותו. הוא מכתב שנכתב לשר המשפטים. לא ראיתי אותו אבל אני מכירה שהאפשרות הזו עלתה בעבר. אני לא יודעת אם משרד הבריאות רוצה לעדכן אם יש לו איזושהי הסכמה עם הרשויות המקומית לגבי העניינים האלה. אני לא מכירה שזה נושא שהייתה לגבי או יש לגביו איזושהי הסכמה כך שאפשר לקדם אותו. אנחנו נבחן את העניין אבל זה היה הקושי שעמד בפנינו בנושא הזה. רק כדי שתוכלי לעשות את ה-פולו אפ, ואני מניחה שאת גם תראי את המכתב,

אפשר להעביר לך אותו כבר עכשיו, משרד הבריאות פועל לעדכון מפרט אחיד בחוק רישוי עסקים שיתנה קבלת וחידוש רישיון למכירת מוצרי טבק על פי סעיפי חוק איסור פרסומת. כמובן שזה לא עונה על מנגנון פיקוח באמצעות חוק רישוי עסקים שהוא מאוד מסורבל. רק להבהיר, חוק רישוי עסקים הוא עניין אחר. כמובן. אני רק מנסה לענות כיוון שאין לנו כאן את הנציגה שהייתה אמורה להיות כאן ממשרד הבריאות כדי לענות על השאלות הללו.

כיושבת ראש אפנה אל שר המשפטים באופן אישי כדי לברר את הנושא עד תום ואם ניתן לקדמו עם יציאתנו לעוד מערכת בחירות. זה בכל זאת במסגרת סמכותו. אם יהיו לך תובנות נוספות, כמובן שאני מאוד אשמח לשמוע. מבחינת האפשרות של ערוץ נוסף, אני מציעה שמשרד הבריאות יתייחס לסוגיה הזאת. כמובן. אכן כך. נמצא כאן אפי שפר ממשרד הבריאות ואולי הוא כן יודע לענות על כך. אפי שפר, סגן מנהל האגף לאכיפה ופיקוח. אני רואה שהוא אתנו ב-זום. שלום. אני אשמח אם יש לך תשובה ישירה לגבי הגוף האוכף. שוחחנו כעת עם משרד המשפטים בנוגע להגדרת איסור תצוגת מוצרי עישון כעבירה מינהלית. אנחנו נמצאים בצורך לשמוע ממשרד הבריאות לגבי הגוף האוכף

האם נתתם את דעתכם על כך? כמו שאמרנו בדיונים הקודמים, לצערנו למשרד הבריאות אין את הסמכויות הנדרשות לכך. אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם כל מי שרוצה. לדעתנו מי שצריך לאכוף, אלה הרשויות המקומיות.

הן יותר נגישות. זו דעתנו במשרד הבריאות. כמובן שיש צורך לבצע את האכיפה במקומות האלה. כמו שחגי לוין אמר קודם יש התרופפות ואנחנו חושבים שצריך לבצע יותר אבל לצערנו אין לנו את הסמכויות הנדרשות לביצוע האכיפה הזאת. אפשר להעלות שוב את דנה ממשרד המשפטים? אני אבהיר לגבי הסוגיה של הסמכויות. בעבר קודמה הצעת חוק ממשלתית בנושא שכללה גם סמכויות למשרד הבריאות. לנו כמשרד המשפטים אין התנגדות לקדם סמכויות במשרד הבריאות בנושא הזה. הטעמים מדוע זה לא קודם, שמורים עם משרד הבריאות. בהצעה האחרונה שקודמה בכנסת בשנת 2019-2018 למיטב זיכרוני, הנושא הזה לא נכלל. היה מדובר בהצעת חוק פרטית שאימצה רבים מחלקי ההצעה הממשלתית אבל לא את ההיבט הזה של הסמכויות שכידוע יש לו משמעויות. הנושא הזה לא נכנס אבל זה כן נושא שנדון בעבר. מבחינת משרד המשפטים, נכון שהדבר דורש חקיקה. יש לי שאלה וזו שאלה של חוסר הבנה שלי. כדי ששר המשפטים יוכל להעביר תקנת על עבירות מינהליות, קנס מינהלי, איסור הצגת מוצרי עישון למכירה. מה מונע ממנו לעשות זאת בהנחה ששר הבריאות כמובן נענה וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת מאשרת את זה? האם יש מניעה? למעשה כדי שאפשר יהיה לאכוף את העבירות, נדרשת הסמכה לגוף האוכף. ואם אלה הן הרשויות המקומיות? אני יכולה לברר מי חותם על הצו בהקשר של הרשויות המקומיות. באופן עקרוני לפני שקובעים עבירה כעבירה מינהלית בחוק, כל עבירה פלילית שהיא, מסדירים קודם את הגוף האוכף. אני מניחה שכדי להסמיך את הרשויות המקומיות, זה דורש את הסמכת שר הפנים. אני אודה לך אם תוכלי לברר את זה. הסמכת פקחי הרשות המקומית, בהנחה שנדרשת הסכמת שר הפנים, כמו אחריות על אכיפת חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. הם כבר מוסמכים. לי לא ידוע שיש הסכמה כזאת לעניין העבירה הקונקרטית הזאת. לכן אני שואלת האם הסוגיה נפתרה בשאלה מי יאכוף. הוועדה תשוחח על כך עם שר המשפטים כדי שנוכל לקדם את זה ולהבין מה עומד בין האפשרות להתקין תקנות לעבירות מינהליות בנושא הזה לבין היכולת לעשות את זה, כדי שלא נבזבז את זמנים של כל המשתתפים כאן. תודה רבה דנה ותודה רבה לקובי. המיזם רב מגזרי למיגור העישון, שירה כסלו. במיקוד של סיכום, גם פנים קדימה אבל גם מה ניתן לעשות כבר עתה. בוקר טוב. ראשית אני רוצה לומר לך תודה על הפעילות והמחויבות שלך בתחום המאבק בטבק כחלק מההתמודדות עם עולם ההתמכרויות. זה לא ברור מאליו. היו לנו דיונים רבים כאן בוועדה על הנושא הזה ואני מברכת על כך. אני מקווה שגם בהמשך הוועדה תהפוך להיות ועדה קבועה כי רואים שיש צורך. אני כן נאלצת לומר משהו על הכנסת הנוכחית כגורם פיקוח. היא הזניחה גם את עניין המיסוי על הסיגריות האלקטרוניות וגם את בעיות האכיפה של הוראות חוק איסור פרסומת למרות שהבעיות היו על השולחן כבר מראשית השבעת הכנסת ה-23. זאת אומרת, זה לא שיש כאן משהו חדש שהתפתח תוך כדי. בעצם יש לנו כנסת שלשמה שלא הצלחנו לזוז ולעזור לבני הנוער שלנו לא להתמכר. שתי נקודות מאוד חשובות מבחינתי. האחת, הסיפור של צו מיסוי סיגריות אלקטרוניות. זה עדיין יכול לקרות במהלך הכנסת הנוכחית. גם העבודה המקצועית שנעשתה, ויש כאן טענות שהיא צריכה עוד להימשך, היא נעשית כבר למעלה משנה וחצי. שנה וחצי. השר עצמו יכול, אני מדגישה את זה, במסגרת ממשלת מעבר לחתום על צו מיסוי גם כעת. הדבר השני שחשוב להסביר אפרופו כל השיחה שהייתה עכשיו לגבי האכיפה ולמי יש סמכויות אכיפה. מה שקורה זה שמשרדי הממשלה רבים ביניהם על מי הסמכות והיכולות לפקח על חוק איסור ופרסום ואין מנהיגות. מה שקורה זה שאת כיושבת ראש ועדה הופכת להיות המנהיגה במקום שמשרד בריאות יבוא ויגיד שמבחינתו זה נושא חשוב והוא צריך לעסוק בו, הוא ילך לרשויות המקומיות, הוא ילך למשטרה, הוא ישיג את ההסכמות האלה. בינתיים מה שקורה זה שחברות הטבק מנצלות את הפרצה הזאת. בהזדמנות הזו אני רוצה להציע איזושהי תקופת מעבר,

משרד הבריאות בתקופה הזאת נדרש להקים צוות מקצועי עם נציגים מכלל המשרדים הרלוונטיים, לרבות אוצר, חינוך ופנים, לקבוע חזון ויעדים לשנת 2030 כדי שכולם יוכלו להתיישר עליו, לגבש תוכנית רב שנתית ומתוקצבת ואני מציעה שהוא יציג אותה בכנסת ה-24, במאי 2021, ביום הבין-לאומי ללא עישון. אז מה שיקרה זה שתהיה הובלה ותמונה מתכללת, אפרופו המסר שאת מעבירה במשך כל תקופת כהונתך בוועדה הזאת. תודה רבה. אני מרימה את הכפפה ואפנה, אולי יחד אתך, במכתב למשרד הבריאות. אני לא יודעת אם יש כאן נציגים שלו שיוכלו לענות לנו על השאלה הזאת. אני אומר שבנושא הוועדה או הפיכת הוועדה הזאת לוועדה קבועה והחשיבות לכך, כפי שאתם יודעים אני התעקשתי שהיא תהיה הוועדה להתמודדות ולא השתמשתי בהתמודדות להתמכרות, לא לאיזה חומרים ולא לאילו התנהגויות. אני חושבת שגם כאן יש שינוי תפיסתי מאוד עמוק שהוועדה הזאת חייבת לעשות. אני מודה לך,

באופן אישי על הנגשת המידע בנושא כל כך חשוב, מיגור העישון. ההשלכות על 8,000 בני אדם, כפי שאמרנו, במדינת ישראל שמתים מההתמכרות לניקוטין. כפי שאמרתי, ההתמודדות עם התמכרויות, עם כלל החומרים וההתנהגויות הממכרות, ולי הרבה פחות משנה בדיונים בוועדה הזאת ולצערי לא הספקתי להגיע לכל הדיונים שהייתי רוצה לקיים על כל הנושאים שנכנסים למסגרת הזאת הבחירה בפריזמה של ההתמכרויות אפשרה לי באמת לעשות דריל דאון לנושאים הללו ובאמת בעזרתכם,

ובאופן אישי אני מודה לך. אני לוקחת את הזמן גם פומבית להכיר ולהוקיר תודה גדולה על המחויבות לנושא. אומרים שבמקום שאין אנשים היה אישה, ואני מודה לך שירה שבמובן הזה את מובילה את מאבקה של מדינת ישראל ולא מרפה ולא מאפשרת לנו לרגע לשכוח שהאחריות היא שלנו. אני מחויבת להמשיך לעשות ככל שאני אוכל גם בעזרת השם בכנסת הבאה וגם מכל מקום בו אני אהיה, להנגיש את החשיבות של הנושא הזה. אני מודה לך על השותפות החשובה. נמצא אתנו עורך דין עמוס האוזנר, יושב ראש המועצה הישראלית למניעת עישון. לפני שאני עוברת אליך, נכנס אלינו - בהקשר הזה מורי ורבי - חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק ואני רוצה לתת לו הזדמנות לומר כמה דברים כי הוא יושב כאן סביב השולחן. בבקשה יהודה. זאת כנראה ישיבת סיכום של הוועדה.

סליחה עמוס שנתנו לי לדבר לפניך. היא אמרה מורי ורבי ואני יכול להגיד את זה גם עליך וגם על שירה כסלו שדיברה לפני כן. כולכם הם מורינו ורבינו. אני באתי היום כי אני מבין שזו הישיבה האחרונה של הכנסת הזאת. אני קודם כל רוצה להודות לך מיכל על שהרמת את הנושא הזה ביד רמה ואהבתי מאוד את השינוי שעשית ואמרת התמודדות ולא למאבק כי התמודדות זה כיוון יותר משמעותי. אני יכול לומר שני דברים. הלוואי ומדינת ישראל, הלוואי ומשרד הבריאות, תיקח על עצמה את המאבק בעישון כמו שהיא עושה בקורונה. מהעישון מתים למעלה מפי שניים מהמתים בקורונה. הלוואי והייתה לוקחת את זה ברצינות. מדינת ישראל חתומה על אמנה בה היא מחויבת לעשות זאת אבל לצערנו, כמו כל הדברים, אנחנו עוסקים מדי פעם בכיבוי שריפות. ההצעה שהציעה כאן שירה להסתכל על המאבק כמאבק ארוך טווח ולתכנן התחלה, אמצע וסוף, קודמתך תמר זנדברג הציעה לקבוע את שנת 2025 כשנה בה כל מי שייוולד אחרי 2015, לעולם לא ייכנס לתוך מעגל העישון.

לנסות להיאבק בעתיד, שאנשים לא ייכנסו לעישון ולכן לא רק משרד בריאות אלא גם משרד החינוך נדרש להיכנס לדבר הזה ולהוקיע ולהוציא לחלוטין את יכולת העישון מקרב בני הנוער. בעידן הקורונה, למדנו על בשרנו את הסבל של האנשים שמעשנים בלי להתחשב בסביבתם, בין אם זה בבתים משותפים, בין אם זה במרפסות, וזה כאשר אנשים נאלצים להישאר בבתים, וגם כאן , מעבר למדינה, מעבר לכנסת, החברה מחויבת. אדם שבוחר לעשן לא יכול להיות שהזכות לנשום אוויר נקי של 80 אחוזים מהציבור שלא מעשנים ייפגע בגלל הזכות של הבן אדם לעשן. אדם רוצה לעשן, חייב לדאוג שלכל הפחות, אחריותו האישית אי אפשר לשלוח משטרה אליו הביתה, שהוא לא פוגע באחר. אם נאמץ לעצמנו את הראייה המערכתית, את האחריות החברתית, את האחריות הציבורית, אני מקווה שנגיע לכך שבאמת ילדינו ובני בנינו לא יחוו את החוויה הנוראית הזאת של אנשים שמתים מסבל ואנשים שסובלים ללא כל טעם אמיתי. תודה רבה לך מיכל על שלקחת את היוזמה, היית כאן בינתיים תקופה קצרה ואני מאחל לך שגם בכנסת הבאה האיכויות שלך, נועם השיח שלך והרצינות שלך יבואו לידי ביטוי כפל כפליים. תודה רבה. תודה רבה על הדברים החשובים. הם יבואו לידי ביטוי גם בסיכום שלי ואני בהחלט מסכימה עם כל מילה. אני חוזרת אל עמוס האוזנר. בוקר טוב. בוקר טוב ותודה רבה. אני רוצה לומר בעניין מעמדה של הוועדה שאני לא רק דיברתי אלא אני גם עשיתי ופניתי למי שהיה אז יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין כדי שלא יקצצו את קיומה של הוועדה ואז הדברים זכו לאוזן קשבת והוועדה נשארה. אנחנו רק צריכים לדאוג לכך שכל אחד ואחד מאתנו יכול לתרום להמשך קיומה של הוועדה כפי שאני עשיתי בשעתו. ועכשיו לנושאים שעמדו על הפרק. הוזכר כאן הנושא של חשיפה של ילדים. אם הם נחשפים לעישון של ההורים שלהם, אנחנו יכולים לנסות לשפר אבל 20 אחוזים מהאנשים מעשנים. אנחנו כן יכולים לדאוג לאותם המוני ילדים שנחשפים בבתים שלהם לעישון של השכנים שלהם במסגרת הנושא של עישון בבתים משותפים.

לצערי לא הספקנו לקיים את הדיון בנושא. אני אהיה מאוד קצר אבל זה נושא שכרגע אפשר לקיים אותו באמצעים מינהליים מה שלא דורש חקיקה. אומר במה דברים אמורים. שר הבריאות הודיע ואתמול חידש את הודעתו שהנושא הזה נמצא בסמכותו של המשרד להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה, מעבר לזה שהוא זרק את זה בחזרה לשר הבריאות, וזה אבסורד גמור ולא יתכן דבר כזה, הוא גם החליט שהוא מזלזל בכל הנושא במובן הזה שרמת החשיפה לדבריו היא אפסית, שאלה כמובן שטויות. לא רק עופרת סופגים הילדים אלא הם סופגים גם פחמן חד חמצני וכל זה כתוצאה מעישון השכנים. לפי המחקר של אוניברסיטת תל אביב, בשנה האחרונה מחצית מתושבי המדינה התלוננו על עישון בבתים משותפים, יש להניח, גברתי יושבת ראש הוועדה, שמיליון ילדים בישראל חשופים לעישון מעשן של השכנים שלהם על כל הנזק שיכול להיגרם מכך. לכן אני מציע שיושבת ראש הוועדה, בסיכום התפקיד, תפנה לשרה להגנת הסביבה כדי שהיא תפעל במסגרת סמכותה, במסגרת העישון כמזהם סביבתי. משרד הבריאות לא רוצה לטפל, יכול להיות שהוא צודק, עישון מדירה פרטית לדירה פרטית אחרת, יכול להגיד שזה לא מקום ציבורי, בסדר, אבל אז בסמכות המשרד להגנת הסביבה ואסור שהוא יזלזל בזה כפי שהוא עושה כרגע. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, סעיף 19 של האמנה הבין-לאומית למניעת עישון. האמנה הזאת קוראת להעמיד לדין את חברות הסיגריות, גם דין פלילי. מדוע דין פלילי? משום שחברות הסיגריות בידיעה מראש שעידון יגרום למחצית מהאנשים שמשתמשים בסיגריות למות כתוצאה מכך, הן אחראיות להמתה וזאת לא המתה בקלות דעת אלא זו המתה בידיעה ועונש חמור הרבה יותר. לכן חבר הכנסת יהודה גליק, יחד עם חבר הכנסת חסון, פנו למשרד המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה, והתלוננו וביקשו להעמיד את חברות הסיגריות לדין פלילי. הפנייה שלהם עדיין על שולחן פרקליט המדינה. שי ניצן, כאשר עזב את התפקיד, השאיר את הנושא הזה פתוח. הייתה לנו ישיבה והנושא הזה לא הוכרע. הייתי מבקש שגברתי יושבת הראש תפנה לשר המשפטים בבקשה שהנושא הזה יטופל או אפילו לקבוע ישיבה נוספת בעניין הזה עם מי שממונה כרגע בפרקליטות המדינה אחרי ששי ניצן סיים את תפקידו. זה לגבי התביעה הפלילית. לגבי התביעה האזרחית, צריך לקדם את הצעת החוק של חברת הכנסת יעל גרמן ש-35 חברי כנסת חתמו עליה וזה לעודד את ההשבה של נזקי העישון - אנחנו מדברים כאן על עשרות מיליארדי שקלים - למערכת בריאות. מערכת הבריאות זקוקה לכסף הזה. חברות הסיגריות הרוויחו אותו. בארצות הברית שולמו 245 מיליארד דולר כפיצוי בתביעות האלה. אני עצמי מטפל בתביעות האלה. בקנדה הועברו חוקים מיוחדים בנושא הזה וגם בישראל צריך להעביר את החוק. הנקודה השלישית שאני רוצה להעלות היא בנושא ההתמכרות. ל-FDA יש סמכות לפקח על כמות הניקוטין בסיגריות. זה מכשיר רב עוצמה. אנחנו סומכים על ה-FDA בנושא החיסונים, אנחנו סומכים עליו בהרבה נושאים אחרים ואני הייתי מבקש שתינתן למשרד הבריאות אותה הסמכות שיש כיום ל-FDA לפקח על תכולת הסיגריות במובן של החומר הממכר. לקבוע רמת מקסימום של חומר ממכר. כך אפשר יהיה בעתיד למנוע את ההתמכרות בכלל. זה דבר כל כך פשוט, כל כך ראוי וכל כך יעיל. לגבי הנקודה השלישית, זו הצעת חוק שאכן כבר הוגשה. הנקודה האחרונה היא לגבי העישון בכלי רכב שפוגע בילדים. כתבתי מאמר על זה בעיתון כלכליסט שצוטט אחר כך על ידי מאיר שלו בשבעה ימים. הגיע הזמן שהמשטרה תתמודד בנושא הזה ותתייחס לנושא של עישון בכלי רכב כעבירה ותאכוף את זה. אין שום סיבה שבן אדם שמתעסק בסיגריה תוך כדי נהיגה יוכל להמשיך לעשות את זה. תחשבו על זה. הוא מבקש אש ממישהו מאחור, הוא צריך אחר כך להיפטר מהאפר, הוא צריך אחר כך לכבות את הסיגריה, הוא צריך להחזיק את הסיגריה. זה לא יתכן בזמן נהיגה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי לחלוטין. כפי שאמרתי, אני מתכוונת לפנות לשרת התחבורה בעניין הזה כיוון שאנחנו יודעים על מקרה טרגי, תאונת דרכים בה נהרגו אב ובנו בדיוק במצב כזה כפי שאתה מתאר אותו. לא שאנחנו צריכים את המקרים הטרגיים אלא צריך רק שכל בריא כי אם צריך שתי ידיים על ההגה, צריך אותן בכל מקרה ולא משנה מה מחזיקים ביד שאיננה על הנזק. כמובן שזה בנוסף לנזק הבלתי יתואר לילדים שנמצאים ברכב ומעשנים בתוך רכב סגור וההשלכות של זה. אני מודה לך. אני מצטערת אם אני מאריכה במלים אבל אני מודה גם לך,

גם על העלאת הנושאים החשובים בפני, גם על הנגשת המידע הכול כך חשוב, גם על הרצינות והיסודיות. אני כמובן לוקחת בשתי ידיים גם את הצעותיך לפנות לשרים השונים וגם מחויבת מעבר להצעות החוק שהספקתי להגיש בכנסת הזאת, בעזרת השם להיות גם בכנסת הבאה ולהמשיך להיות מחויבת לנושא הזה. אני חושבת שזה באמת נושא שממחיש את אחריותנו בבית המחוקקים לכלל אזרחי מדינת ישראל ומתעלה מעל לכל מה שמפריד ואיננו מפריד בינינו. בסופו של דבר זה אולי בין הנושאים שמנגיש טוב ביותר האם אנחנו עושים את תפקידנו,

לכך אני מחויבת גם בוועדה הבאה. אני מודה לך מאוד מאוד על השותפות לאורך החודשים בהם אני יושבת כיושבת ראש הוועדה ומוקירה ומעריכה מאוד את מחויבותך הבלתי מתפשרת בנושא הזה לאורך שנים כה רבות. נמצא אתנו פרופסור יהודה ניומרק. אם תוכל להתייחס לנושא וגם אם יש התייחסויות לדברים שניתן לעשות בדחיפות כפי שאנחנו חשים אותם וגם לאורך זמן.

בנהיגה. עצרתי בצד. נאמרו הרבה דברים, דברי חכמה, על ידי עמיתים ואין לי הרבה להוסיף אלא להודות לך כמו קודמיי על המסירות לנושא, למשימה לאומית

בריאות הציבור, בריאות הצעירים וגם המבוגרים, משימה אולי מעבר ללאומית, משימה עולמית. לצערנו הניצחונות במלחמה הם קטנים. מדי פעם יש הרבה אכזבות. לכן אין מנוס אלא להמשיך להרים את הדגל גם בכנסת ה-24 שתבוא בקרוב בעזרת השם, ושהנושא לא ייפול הצידה כמו שהיה במשך זמן רב מדי. באקדמיה אנחנו ממשיכים לנסות להרחיב את הנושא ולחשוף סטודנטים לרפואה ולבריאות הציבור לנושאים אלו, מה שבעבר לא היה, והיום אנחנו יותר ויותר מלמדים את הנושאים האלה. נאחל לכולנו הצלחה לא רק בתקופת קורונה שמסבכת את כל העבודה שלנו אלא גם בהמשך, אחרי שהיא תעבור מן העולם ונוכל להמשיך בפעילויות שלנו בתחום ההתמכרות ושימוש בחומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות. בהצלחה, ושוב תודה לך ולכל הוועדה. תודה רבה יהודה. תודה רבה בכלל לכל העוסקים במלאכת איסוף הנתונים , עיבוד הנתונים, איגום הנתונים והמחקר שמאוד מאוד חשוב והוא מהווה נדבך מאוד חשוב ביצירת מדיניות הוליסטית ארוכת טווח,

מתכללת שמאפשרת לנו גם להנגיש את זה לבני הנוער, להוריהם, לקהילה, למחנכים וכמובן גם מאפשרת לייצר מדיניות טובה יותר ונכונה יותר. אני אומר שבין הדברים החשובים ביותר שאני מקווה שכאשר יקום גוף כזה או רשות כזאת עצמאית מתוקצבת היטב, יהיה ההכרח להכיר בצורך באיגום הנתונים הללו שמזינים את המדיניות והמדיניות שממשיכה ומזינה את הנתונים שצריך להמשיך לאסוף אותם. שיתוף הפעולה הזה בין עבודה כמו שלך יהודה ושל החוקרים הנוספים שנמצאים כאן אתנו היום, בעיניי הוא אחד המפתחות החשובים ביותר להתמודד עם נושא ההתמכרויות באופן כללי. אני אומר שהקורונה גם חשפה לנו וחידדה לנו עד כמה זה חשוב תמיד, בכל נושא, ועד כמה אנחנו חייבים ללמוד לעשות את זה תמיד במדינת ישראל בכל נושא. אני רק רואה את זה כ-קייס סטאדי לכל הדברים שאנחנו חייבים ללמוד לעשות אותם בהיפוך התפיסתי של מדינת ישראל, בבניית תוכניות הוליסטיות ארוכות טווח, מתכללות, מתכננות, שקופות לציבור, מונגשות לציבור עם כל הרצף שחייבים לבנות אותו . הנושא הזה הוא נושא מוביל שחשף בפני את החשיבות ותודה גם לך על השותפות לאורך הדרך והנגשת המידע החשוב הזה. נמצאת כאן דנה פרוסט מהאגודה למלחמה בסרטן. אם יש משהו להוסיף, נשמח לשמוע מהכיוון שלכם גם בנושא הספציפי של השאלות שעלו כאן לדיון וגם לגבי העתיד. בוקר טוב. תודה רבה על העשייה, על המחויבות, על הדיונים השוטפים. זה מאוד מאוד חשוב. נאמרו הרבה דברים חשובים. יש דבר אחד שהייתי רוצה להוסיף. במסגרת החוק שעבר ב-2018, חברות הטבק נדרשות לתת דוח שנתי למשרד הבריאות על תכולת מוצרי העישון, גם העשן הנפלט וגם על העשן שנשאף. אני מבינה שדוחות כאלה הגיעו למשרד הבריאות ואנחנו עדיין לא ראינו אותם. אני מבינה שעל פי החוק הדוחות היו צריכים להיות בלי היבטים מסחריים כך שאפשר לפרסם אותם. לכן אני אבקש אולי דרכך שמשרד הבריאות יפרסם את הדוחות על מנת שכולנו נוכל גם להבין מה ההרכבים ומה הרכיבים שיש בתוך מוצרי העישון שנמכרים בישראל. שוב, העשייה עוד מרובה ויש עוד המון לעשות. בני הנוער ממשיכים להיות חשופים למוצרי העישון החדשים. אני רוצה להצטרף למה שנאמר כאן קודם. באמת חשוב לזכור שחברות הטבק, לא רק שהן לא קופאות על השמרים אלא ממשיכות בשיא המרץ לשווק את התוצרים שלהן. אנחנו צריכים להסתכל בדאגה ולהבין מה מוצר העישון החדש שיבוא וייכנס כאן, בין אם זה יהיה שעון מעורר שניתן לשאוף ממנו ניקוטין או צעצוע אחר שונה כמו שנמכרים בחוץ לארץ. זה מדאיג מאוד. תודה רבה ושתהיה לנו עשייה טובה בכנסת הבאה. תודה רבה דנה. אנחנו ננסה למצות את מה שניתן לעשות כבר עכשיו בכלים הפרלמנטריים המאוד מוגבלים ואני בהחלט מודה לך על שהעלית את תשומת לבי לגבי הדוח. אנחנו נוסיף את זה בפנייתנו לשר הבריאות כדי להבין מדוע הדוח הזה איננו שקוף לציבור. כמובן ננגיש אותו לכל הגורמים שנמצאים כאן כדי שנוכל להתכונן לתוצאותיו. תודה על העלאת הנושא החשוב הזה. שוב, תודה גם לך באופן אישי על השותפות והנגשת המידע לאורך כל הדרך שהפכה אותי למודעת הרבה יותר. אני רוצה לומר אני רק עושה את העבודה שלי. מבחינתי זאת העבודה שלי. אני באמת זאת שמודה לכם. מאוד חשוב לי שתדעו שללא הרצינות והיסודיות של כל הגורמים שנמצאים כאן, וגם כאלה שאינם כאן כיוון שהדיון לא בהכרח עוסק בהם, המחויבות שלכם בעיניי היא בסופו של דבר התקווה הגדולה של מדינת ישראל. אני מכירה ומוקירה אתכם על המאמץ הזה ועל כך שאתם לא מאבדים תקווה כי בסופו של דבר אתם מובילים אותנו קדימה למרות שזה צריך להיות הפוך. אנחנו אמורים להיות אלה שלוקחים אחריות ומפקחים ולא אתם שאומרים לנו על מה אנחנו צריכים לפקח. אני מודה לכם מאוד גם בהקשר הזה. דוקטור מרק לוריא, הוועדה להגבלת העישון. אם תוכל להתמקד בדברים שטרם נאמרו וחשובים לך גם עם העיניים קדימה וגם מה ניתן לזהות שניתן לעשות כבר עתה. אני רוצה להודות לך על ההצעה שלך לגבי שינוי התוספת בחוק עישון במקומות ציבוריים. אנחנו פנינו למשרד הבריאות, גם את פנית למשרד הבריאות, ואמרנו שזה חשוב דווקא בזמן קורונה כאשר אנשים יוצאים לשבת בחוץ. אנחנו רצינו לבטל אזורי עישון בחוץ. אנחנו קיבלנו תשובה ואני לא יודע אם את קיבלת תשובה. תשובה בלתי מספקת. קיבלנו תשובה שמשרד הבריאות עסוק מדי עם הקורונה. אותה תשובה. חבל. הדבר השני הוא לגבי עבירה מינהלית. איסור תצוגה. דיברתי אתמול עם לשכת השר. העבירו את זה למשרד הבריאות ומחכים לתשובת משרד הבריאות. יש להם נכונות, הם בעד לעשות את זה אבל הם צריכים איזושהי הכוונה של משרד הבריאות ומחכים לזה. הדבר השלישי, פנייה בנושא אכיפה על ידי המשטרה על איסור מכירת מוצרי עישון. הרשות המקומית לא יכולה לעשות זאת, אין לה כל סמכות לכך. משרד המשפטים מתנגד לאכיפת הרשות המקומית בנושא זה כי זה קשור לקטינים. דיברתי שוב עם לשכת סגן השר לביטחון פנים והם אמורים לטפל בזה. בנוסף הייתה בכנסת שאילתה והייתה תשובה מאוד מאוד טובה של סגן שר הבריאות קיש. דרך אגב, בגלל שמשרד הבריאות לא הגיע לדיון הזה, אני יכול לתת את התשובה של סגן השר מהיו-טיוב, אם את מעוניינת. אני מכירה את תשובתו. בהחלט צריך שמעבר לתשובה גם תהיה פעולה ושזה ייושם. אנחנו בהחלט נעשה את ה-פולו-אפ הזה. תודה רבה גם לך על הרצינות, על השותפות ועל היסודיות, על הנגשת המידע, על העלאת הנושאים, הדחיפות. אני מתנצלת בפני מי שאולי מאזין לנו שלא בכל הספקנו לדון. הדחיפות של התקופה הזאת והתעדוף של הנושאים הרבה פעמים הגיבו גם לתקופת הקורונה וגם למקרים טרגיים שקרו לאורך הדרך. לא בהכרח הספקנו לדון בכל הנושאים שצריך וראוי לדון בהם בהקשר של המחויבות של הוועדה הזאת. אני מודה לך על השותפות לאורך כל הדרך. פרופסור לאה רוזן, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב.

אני מצטרפת לברכות על המנהיגות שלך שהייתה מדהימה לכל אורך הדרך. אני רוצה לציין שמה ששירה כסלו אמרה לגבי תוכנית והצורך בתוכנית מגובשת וממומנת היא מאוד חשובה לכל הסוגיות. אני רוצה להוסיף קצת בעניין של העישון הכפוי של הילדים. הם לחלוטין חפים מפשע אבל נפגעים מזה כל הזמן. מדובר כאן על מעל מיליון ילדים במדינת ישראל, על פי הנתונים שתמר ברמן הציגה כאן קודם לכן. בנוסף לדברים אחרים שכבר נאמרו, כולל עישון ברכב ומה שעמוס אמר לגבי העישון של הדיירים, המקור העיקרי של חשיפה הזאת אלה הם ההורים עצמם ובמיוחד האימא אבל גם האבא וחייבים לשכנע אותם לא לעשות את זה. אני מציעה שני דברים נוספים. האחד, אנחנו יכולים להשתמש באינסרטים. מ-31 בדצמבר 2018, לפני שנתיים, יש לנו את כל הסוגיה של האינסרטים, העלונים, מחוק איסור פרסום. אנחנו לא מנצלים את זה. מדובר כאן על 300 מיליון חפיסות סיגריות כל שנה שאנחנו יכולים לשים עליהן מסר אבל לא עושים זאת. מזניחים את זה. זה משהו מאוד מאוד חמור. סוף סוף יש דרך לתקשר עם המעשנים ולשלוח את המסר אבל לא עושים זאת. אני עובדת עם משרד הבריאות אבל זה לא מספיק מהר ולא מספיק ממומן. בסך הכול רוב המימון נופל על חברות הטבק. כמובן בתוך האינסרטים האלו אפשר לשים מסרים לגבי העישון הכפוי בקרב ילדים. כמובן על חפיסות סיגריות אבל כל מוצרי הטבק וניקוטין. הדבר השני הוא לעקוב אחרי ילדים. אני עכשיו בקשר עם אנשים בטיפת חלב. מדובר כאן על האם יש אפשרות לבדוק כל ילד בגיל ארבע כשהוא מגיע לבדיקת עיניים בטיפת חלב, גם לבדוק את הקריאטנין בתוך השתן במעבדה שתמר ברמן ציינה שהאפשרות הזאת כבר קיימת בארץ. אנחנו יודעים מהמחקרים שלנו שמישהו שיודע מהי חשיפה, הוא מתנהג אחרת. יש לנו עובדות שאפשר לשנות את התפיסות האלו של ההורים ומתן ביו-מרקר,

על המצב האובייקטיבי של הילד מה שמאוד חשוב. אפשר לעשות את זה בכל המדינה. אני חושבת שלו היינו עושים את זה, צריכים כמובן לבדוק את זה, זה לגמרי יכול לשנות את כל הסיפור כי אז אף אחד לא יכול להמשיך לרמות. כל אימא שיש שכן שמעשן ליד הילד, יש קרוב משפחה,

לא משנה מי, לא תיתן לו כי היא תבין שזה נספג לתוך הגוף של הילד שלה. גם האבות כמובן. תודה רבה לך. אני חושבת ששוב את נוגעת כאן בהכרח לייצר תוכנית. אני חושבת שמה שנעשה, נייצר מכתב משותף לתוכנית שאנחנו רוצים. היא תצא מטעם הוועדה אבל אני מאוד אשמח לשותפות של כל מי שנמצא כאן בניסוח של מה אנחנו רואים שחייב להיכלל בתוכנית הזאת. אני אבקש כמובן משירה להוביל את הדגל וליצור קשר אתכם. אנחנו נוציא מכתב משותף מטעם הוועדה. אני חושבת שהדברים שאת מדברת עליהם עולים שוב ושוב, על ההכרח לייצר את המנגנון ההוליסטי, על הנגשת המידע שאנחנו מחויבים לו. אנחנו יודעים שאף הורה לא יפגע בילדו מרצונו אבל כשאנחנו לא מנגישים את המידע כפי שצריך, אנחנו בעצם שותפים לכך שהוא לא יודע או לא מספיק יודע. יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה לייצר את התודעה הזאת לשינוי התפיסה העמוקה של החברה הישראלית. דיברנו כאן בכל מיני הקשרים ועוד מעט גם נשמע מבני הנוער בעצמם ואם אני מדברת על תקווה, הם בעצם התקווה שלנו. יש לנו אחריות מאוד גדולה להנגיש את המידע גם להם וגם להוריהם לאורך כל הדרך כדי שיוכלו לקבל החלטות מושכלות. זאת האחריות שלנו. האינסרטים האלה הם כלי מאוד חשוב. אני הגשתי הצעת חוק בנוגע לאזהרות הגרפיות שלצערי גם היא תקועה איפה שהוא במנגנון ואני מקווה שנקדם אותה. האינסרטים הוא מנגנון מאוד חשוב נוסף ובעזרת השם גם נמשיך לקדם אותו בכנסת הבאה. באופן כללי, התוכנית הזאת שמדינת ישראל צריכה להציב לעצמה כיעד מתוקצב ואני מאוד מקווה שתהיה רשות עצמאית מתוקצבת היטב וזה יהיה חלק ממנה. כך לפחות אני רואה אותה, לו היו שואלים אותי. רשות להתמודדות עם התמכרויות במדינת ישראל שכל מטרתה היא להנגיש לציבור, להפיג סטיגמות, לטפל בכל סוגי ההתמכרויות לכל החומרים, לכל ההתנהגויות, כיוון שאם אנחנו לא נפיג את הסטיגמה ולא ננגיש את המידע, בסופו של דבר נשאר לנו לטפל רק במי שכבר נפגע וזה לא מה שאנחנו אמורים לשאוף לו כמדינה מתוקנת, רק בת 72 אבל כבר בת 72 שלוקחת אחריות על אזרחיה כולם. תודה רבה על ההשראה ועל הנגשת המידע והמשך המחקרים החשובים הללו שבעצם גם אם יש לנו איזשהו רמז, המחקרים הללו הם מה שמאששים לנו עם מידע אמפירי שחייב לגבות את השינויים שנעשה כאן. החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון בישראל, יושבת הראש דוקטור יעל בר זאב. בוקר טוב. אין לי הרבה מה להוסיף. אני רוצה להודות לך. דיברת על הסיכום ואמרו כאן הרבה דברים חשובים אבל הזכרת גם את מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. הייתה הצעה שהצענו לאורך כל הדרך לגבי הנושא הזה של איסור עישון מוחלט באזורים החיצוניים של מסעדות. אמנם אנחנו בתקופת ריסון מהודק אבל עוד מעט יחזרו גם המסעדות והנושא הזה עדיין לא טופל. זה משהו שיכול להיות מעכשיו לעכשיו, בדיוק כמו דברים אחרים שנעשו בתקופת הקורונה בתקנות שנכתבו תוך ימים ספורים וקיבלו אישור. הנושא הזה עולה כל הזמן כהצעה אבל מעולם לא הגיע לכדי מימוש ואני חושבת שעדיין אפשר לטפל בו וזה משהו קטן שכן אפשר לדאוג שייעשה ויקדם מאוד. בכל זאת בחודשים הקרובים,

עם החיסונים, כן נחזור למצב שנוכל לשבת במסעדות וכדי להיערך לזה מלכתחילה, במיוחד בתקופה בה לא כולם עדיין מחוסנים ואנחנו לא יודעים אם החיסון מונע את ההדבקה. שאפשר יהיה לשבת במסעדות, באזור החיצוני ומצד אחד להוריד את הסיכון שלנו לקורונה ומצד שני גם לא להיחשף לעישון.

הוועדה כבר לוקחת על עצמה גם לקדם את הנושא הזה כדי לנסות להבטיח ככל שתהיה יכולתה של הוועדה שזה כן ייכלל בתקנות הללו. אני אומר שאם לא נעשה את זה, אנחנו גם מחמיצים את ההזדמנות שלצד המשבר הגדול הזה. זה תפקידנו, לזהות ולמצות את ההזדמנויות הללו. כבר נעשתה פנייה כזאת כדי לנסות לכלול ואני אמשיך לפנות על מנת שייכלל גם במסגרת הדיונים של ועדת חוקה חוק ומשפט כדי שפשוט מאוד ננגיש את היכולת לאכוף את הדבר הזה לכשנשוב לשבת ולפקוד את המסעדות. זה משהו מאוד פשוט וחייבים לעשות אותו. תודה רבה. פרופסור דיאן לוין, מייצגת את קופות החולים. אם יש לך משהו להוסיף בהקשר של הדיון הספציפי הזה, מה ניתן לעשות דווקא בעת הזאת, ואם יש דברים לאורך זמן שחשוב שנשמע אותם במבט קדימה. תודה רבה. כמו כולם מברכת על הדיונים, המשמעותיים, האמיתיים והמבוססים. אני חושבת שזה תענוג לראות את הרצינות, היסודיות וההתייחסות של יושבת הראש וידעה להזמין את המומחים ואת האנשים הנכונים לקבל מהם דעה. שוב, תודה ממני. אני כאן מטעם הכללית אבל גם יושבת ראש המועצה הלאומית לקידום בריאות של משרד הבריאות וגם מייצגת את איגוד... אני רוצה לומר שבעת הזאת נכון שאנחנו בתקופה מאוד מיוחדת אבל אני מצטרפת לדברים שנאמרו על ידי קודמיי וכמובן לא אחזור עליהם. אני חושבת שגם עוד איזשהו פן שלא מספיק התייחסנו אליו זה הנושא של נציג של משרד הבריאות שיעסוק בנושא של עישון. אנחנו יודעים שמשרד הבריאות בעיצומו של בחירת איש מקצוע נוסף שירכז את הנושא אבל מאוד חשוב כמה שיותר מהר לעודד את משרד הבריאות לסיים את התהליך ושיהיה מישהו שהוא הכתובת בנושא. ביקשת היושבת ראש את דוקטור אפללו להתייחס אבל באמת צריך להיות מישהו שיעשה את העבודה שלו ואנחנו מחכים לזה. אני רק יכולה לחזק את העשייה שנעשית ולזרז אותם. אנחנו במועצה הלאומית לקידום הבריאות דנים על הנקודות המרכזיות בהן אנחנו רוצים לעודד את משרד הבריאות לקדם. דוקטור לאה רוזן הציגה לפני שבוע-שבועיים את היעדים שהיא רואה שמדינת ישראל צריכה לקחת על עצמה ל-2030 והיא עשתה זאת ב-2010 וב-2020. ב-2020 הסתכלנו מה נעשה. אני מבקשת מהוועדה הזו לבקש ממשרד הבריאות ומכל הגורמים לקבוע יעדים לטווח ארוך. נכון, הקורונה אתנו אבל כמו שנאמר איך שמטפלים בקורונה, בואו נטפל בנושא העישון. מבחינת הנושא של אנשי מקצוע שעוסקים יום יום בעובדה מול המשפחות עם הילדים עליהם דובר. אני חושבת שחשוב לעודד את הצוותים הרפואיים שפוגשים את האנשים במרכזי בריאות הילד להביא את המידע להורים יחד עם כל מקורות המידע הנוספים שהזכרתם. אנחנו עוסקים באוריינות בריאותית. מתן השירות לאנשים לקבל מידע, להשתמש במידע וליישם אותו. אנחנו צריכים לשתף גם את הצוותים. לצערי אני חושבת שהרבה צוותים רפואיים עוד לא קיבלו הכשרה בנושא, לא בבית הספר לרפואה ולא בבית הספר לסיעוד ובכל המקומות הנוספים היכן שמשתלמים. אני מזמינה את הוועדה הזאת להמליץ לגורמים שעוסקים בנושא של הכשרה, גם בסיסיות וגם המשך לימודים, שכל אנשי המקצוע הרלוונטיים ישולבו בנושא של נזקי עישון לילדים על ידי עישון כפוי וכל שאר הנקודות שעלו כדי שזה יהיה חלק מהאג'נדה המקצועית שלהם מול המשפחות. אני יכולה לומר שיכול להיות שמשרד הבריאות צריך להוסיף מבחן תמיכה בנושא מול הקופות כדי שיעסקו בעשייה או יצטרפו לתוכניות התערבות שהוזכרו. אנחנו מקווים שבכנסת הבאה נמשיך ביחד. בכנסת הקצרה הזו הייתה התקדמות טובה אבל לא מספיקה. אני חושבת שיש כאן פוטנציאל אדיר להמשיך לעבוד ביחד. תודה. תודה רבה לך דיאן. בלי לבקש משירה, אני מבקשת שנרכז את כל ההצעות המדהימות הללו. אנחנו נגיש מטעם כולנו, אני כמובן בשם הוועדה, את ההצעה הזאת לתוכנית למשרד בריאות. כמובן שחייב להיות מי שיוביל את זה, כי אחרת התוכנית לא תקודם. אני מקבלת את מה שאמרת לגבי ההכרח במסגרת בניית התוכנית הזאת למנות את מי שיהיה מוסמך לעסוק בכך כחלק מהביצוע של התוכנית. אנחנו בשם הוועדה ביחד אתכם, בתקווה שתיאותו גם לתת את שמכם לכך, נגיש תוכנית עבודה למשרד הבריאות מתוך מה שאנחנו כבר יודעים היום כדי שלא נצטרך להתחיל מההתחלה. כך אני מתכוונת לעשות.

תוכנית מרוכזת. בלי לבקש אותה, שוב נידבתי את שירה לרכז עבורי את כל הנושאים החשובים שאנחנו כבר יודעים עליהם. אם יש נושאים נוספים שצריך יהיה להוסיף אותם, אנחנו נוסיף אותם וביחד נגיש סיכום במסגרת סיכום דיוני הוועדה עד כה ובעזרתכם נגיש את ההמלצות לנו למשרד הבריאות מטעם הוועדה. לפני שאני אסכם, ישוב כאן ומקשיב כמעט בכל הדיונים נציג הדור הבא, דביר בן זאב. ראיתי אותך בכמה מהדיונים. בוקר טוב. תציג את עצמך במילה. תשאיר אותנו עם ההתרשמויות של מה ששמעת ומה בעיקר חשוב לך כדי שכל מי שנמצא כאן ישמע אותך כנציג בני הנוער, ובטח בבית הזה שאני יושבת בו סביב שולחן הוועדה, נשמע מכם, דור העתיד שלנו היקר כל כך. בוקר טוב. אני יושב ראש מועצת התלמידים והנוער של המחוז ההתיישבותי. בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים התחלתי לעסוק באופן צמוד עם הוועד בכל הקשור בהתנהגויות סיכוניות לרבות חומרים מסוכנים בקרב בני נוער. אני אומר למיכל תודה ענקית על כל מה שעשית בדאגה לבני הנוער ובעיקר תודה על כך שהנחלת בתוך הוועדה את הצורך לדבר אתנו ולא מעלינו. נאמרו כאן על ידי אנשי המקצוע המון דברים נכונים ואני בהחלט מצטרף לקריאה של שירה שאני חייב לשבח אותה ולומר שהיא עובדת המון על ההגנה עלינו,

אנחנו מצטרפים לקריאה הזאת שתהיה איזושהי תוכנית של 2020, 2030 שתתכלל מה יקרה בעשר השנים הקרובות ולכל הקריאות שנאמרו כאן על ידי אנשי המקצוע. אני כן אשמח לתת איזשהו זרקור על תחום שדיברנו עליו, תחום הדיגיטל שהוא עדיין פרוץ. הצגנו ש-83 אחוזים מבני הנוער נחשפים לחומרים מסוכנים באופן כללי ואנחנו יודעים שדבר גורר דבר ולכן צריך לראות איך משרד הבריאות, איך משרד החינוך ואיך משרד המשפטים מצליחים לתמרן בין גבולות ההפצה וחופש הביטוי אבל עדיין שומרים על השיח ושומרים על הדברים האלה להגיע לבני הנוער. אני כן מבקש ממשרד החינוך להמשיך לפעול. אני יודע שהיחידה בשפ"י שמטפלת פועלת המון ואני מבקש גם בתקופה הזאת להמשיך ולקדם את הפרויקטים כי הנושא כבר דובר ויש עוד המון נושאים שלא קשורים. היינו בוועדה שמדברים על חומרים מסוכנים, אבל בסופו של דבר הם קשורים אחד לשני. אני כן אבקש לסכם ולומר לך תודה מיכל, לכל אנשי הלשכה שלך ולכל האנשים המקצועיים שנמצאים אתנו ב-זום. אני יודע כמה הם פועלים למען בני ובנות הנוער. אנחנו צריכים את המענה בדיגיטל לבני הנוער ואנחנו צריכים להגן על האוכלוסייה שהיא די חסרת ישע, על הילדים. אני באמת מקווה שגם בכנסת הבאה הוועדה הזאת תמשיך וגם בזמן המורכב הזה כי בני הנוער עדיין חיים בעולם הזה ואנחנו לא יכולים להפקיר אותם ולתת לדברים האלה להידרדר. אני מודה לכל אנשי המקצוע שנמצאים כאן אתנו. בכנסת הבאה אני לא בטוח שאני אהיה בהגדרת נוער ואני מבקש שתמשיכו לפעול ולהגן על מיליון בני ובנות נוער שצריכים את ההגנה הזאת כי זה צו השעה. אם הצלחנו להביא את כל המשאבים הכלכליים כדי לפתור את מגפת הקורונה עם החיסון, אני מאמין שעם מספיק רצון אפשר להביא גם את כל המשאבים ואת כל הגורמים, לא לצאת עד שאין עשן לבן, ולהבין איך מרחיקים את אותם חומרים מסוכנים מבני הנוער.

תודה רבה, דביר. תודה רבה לך, לחברותיך וחבריך שנותנים לנו את ההשראה ואת התקווה וגם מגדילים ומגבירים, לפחות אצלי, את תחושת המחויבות, האחריות והדחיפות שאני חשה לאורך כל הדרך גם בהקשר הזה. הנושא הזה של הדיגיטל הוא נושא חשוב מאין כמותו. כפי שאתה יודע, אני עוסקת בו מכל הכיוונים ולא רק בנושא של העישון ובכלל החשיפה לחומרים ממכרים. בדיון שקיימנו על כך רק התחלנו לגעת באתגר העצום הזה של התמודדות וכי אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה של שנות ה-80 ואנחנו נמצאים ב-2020 וכפי שאמרנו גם לגבי חברות הטבק, הן אינן קופאות על השמרים. התוודענו לשימוש שהן עושות בכל הלקונות שנמצאות גם בחוק אבל גם בטכנולוגיות. כאן מדינת ישראל והעומדים בראשה חייבים לייצר ביתר שאת את התוכניות ארוכות הטווח המתכללות שמבינות לעומק את האתגרים על כל הקשריהם. אני אסכם. כל הדיון הזה היה סיכום אחד מתמשך. יש כאן הרבה מאוד נושאים לפעולה מיידית. אנחנו נוציא את ההמלצות הללו, את המכתבים השונים שמחייבים גם את הפעולות המיידיות, את היישום ואת האכיפה של מה שניתן לעשות כבר עתה, שפשוט לעשות כבר עתה, שצריך לעשות כבר עתה, וגם נייצר את תחושת הדחיפות לתוכניות ארוכות טווח, מתכללות, שלוקחות אחריות על הנושאים שעלו כאן בכל דיון ודיון, בכל הקשר והקשר. היום דנו בנושא מניעת העישון ונזקיו אבל אני אומר שהנושא הזה חוצה רוחבית את כל נושא ההתמכרויות באופן כללי. כל מה שעלה כאן עולה באופן רצוף. ההכרח הזה לגוף עצמאי, מתוקצב היטב בבסיס התקציב, שאיננו תלוי בדבר, שיפקח על כל מה שעלה כאן וכל הגורמים החשובים שהעבודה שלהם היא באמת עבודת קודש אבל חייבים לעבוד יחד, יתכלל את העבודה שלהם וייצר את כל הרצף ודיברנו עליו - ההסברה, החינוך, האיתור, הזיהוי, הטיפול, הליווי, לאורך כל הדרך של הילדים, של ההורים, של בני הנוער, של קהילה, של מי שכבר נמצאים במצבי התמכרויות ומי שממשיכים להיגמל מהם וזקוקים גם הם לליווי מתמשך. זה נוגע גם לעישון. העישון ביתר שאת, בגלל שמדובר במספר שאי אפשר להתעלם ממנו, של 8,000

לא ניתן להתעלם מהמספר הזה. אני רואה את זה באמת כ-קייס סטאדי, כמקרה דגל שמחייב אותנו לכל הנושא הזה. אני רואה את התקופה הזאת כהזדמנות גדולה שאל לנו להחמיץ אותה אלא לזהות ולמצות אותה בכל ההקשרים ובטח בהקשר הזה. אני מודה לכם, לכולכם, ולוועדה הזאת. אני רוצה לומר תודה לאנשי המקצוע שליוו אותי כאן בוועדה, למנהלת הוועדה בת שבע פנחסוב, ליעל, לג'יהד שבינתיים איננו בכנסת, הדובר של הוועדה, לכל אנשי הוועדה שאפשרו דיונים רציפים מקצועיים ויסודיים. כמוכם גם הם מחויבים לנושא הזה לאורך כל כך הרבה שנים והם מקור ידע שאנחנו חייבים לתרגם אותו למה שנקרא אינסטיטושנאל ממורי שגם עוסק בעשייה כי אנחנו יודעים יושבים במשכן הכנסת ולא יתכן שרק כל המסירות שלכם ושל אנשי הוועדה ונשות הוועדה לא יתורגם למעשה. לכן אני קוראת מכאן לנו, ליושבי בית זה, לחברי הכנסת, לחברות הכנסת, למחוקקים, למי שאמונים על הפיקוח על גורמי הביצוע לקחת אחריות ברצינות יתר ולשאוב מכם, גם מבני ובנות הנוער ומכולכם, אנשי ונשות המקצוע, את המחויבות, את האחריות ואת התקווה שחייבים לייצר כאן במדינת ישראל למען עתידנו המשותף הטוב יותר, המתוקן יותר, שדורש תוכניות הוליסטיות ארוכות טווח, מתכללות, מדיניות ברורה ושקופה ומונגשת לציבור. דיברנו על כך בכל הקשר וביתר שאת יש לנו אחריות גדולה בנושא הזה כיוון שאנחנו עוסקים בדיני נפשות. תודה לכולכם. אני מודה,

מי ייתן ואני אמשיך לעסוק בנושאים הללו. הישיבה ננעלה בשעה 10:57.